אני פותח את הישיבה של ועדת חוקה, חוק ומשפט. הנושא: הצעת חוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש תיקון מס' 67 והוראת שעה), התש"ף-2020. התקנות האלו הן תקנות חשובות שיכולות להועיל הרבה מאוד להרבה אנשים. כשהתחילו להכין את החוק הזה לא ידעו שהוא יגיע בתקופה לפני סגר, בתקופה שמחמירה פי כמה וכמה את הבעיות של האנשים. אנחנו נעשה מאמץ לסיים היום לדון בחוק הזה, כדי שנוכל,

להביא אותו בשבוע הבא לקריאה שנייה ושלישית. הצעה לסדר של חברת הכנסת קארין אלהרר, בקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מברכת על הדיון בהצעה הזאת,

אני רוצה לדבר כמה דקות על הנושא של התקנות מתוקף חוק הקורונה הגדול. ביום ראשון בערב החליטה הממשלה על סגר בתנאים מאוד מאוד מחמירים. הם הצביעו על מתווה, רק עדיין לא העבירו לוועדה את התקנות. היום יום שלישי, השעה